אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך, לרבות לעניין שנת הלימודים הקרבה ובאה ונושא החינוך המיוחד. בהתאם להוראת סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת. לעניין הוועדות המיוחדות מחליפה הוועדה המסדרת את ועדת הכנסת, והיא החליטה להמליץ לוועדה המיוחדת בעניין "היערכות מערכת החינוך, לרבות לשנת הלימודים הבאה והחינוך המיוחד", לבחור בחבר הכנסת ניצן הורוביץ לכהן כיושב-ראש הוועדה. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? אין נגד.

אושר פה-אחד ברוב של שבעה חברים. ניצן, הרבה הצלחה בתפקיד.

תפקיד מאוד חשוב היום ואני בטוח שתתמקדו במשבר הנוכחי. תודה רבה והרבה הצלחה לחברי הוועדה. החברים מטעם כחול לבן שנמצאים פה הם גם חברים בוועדה.

את יודעת כבר להזמין אותם.

בהצלחה לכולם. תודה. תודה רבה. רגע, חכו. אנחנו עוד לא הולכים. כמה מילים. רגע, אולי נזמין את החברים להצטרף? כן, אבל הם יכולים להיכנס? אני חושבת שאנחנו אתה יודע מה?

אם זה רק אחד אז בואו אנחנו לא נהיה ארוכים. חבל לטרטר אותם.

אז שלום, חברות וחברים. אני מאוד שמח על פתיחת הוועדה.

סוף-סוף. יש לנו כאן סביב השולחן וגם באולם השני חברי כנסת וחברות כנסת איכותיים וחלקם ממש מתוך המקצוע, מתוך התחום. אז אני מצפה לכל העזרה. וזאת ועדה שתתנהל בשיתוף מלא, ואני רואה בהם לגמרי חלק מהעניין. אז תרגישו חופשי להעביר אלינו נושאים גם באופן בלתי פורמלי, להתקשר אליי. אנחנו בכלל פה באיזושהי אווירה לחלוטין חריגה. גם הדיונים יתאפיינו בזה. אז באמת אנחנו ננסה לעשות את זה כמה שיותר יעיל וכמה שיותר טוב ואמיתי. ואני אעמיד לרשותכם,

את כל משאבי הוועדה ונעשה את כל מה שצריך באמת כדי שזה יעבוד בסדר. כמה מילים לגבי הטכניקה. עקב המגבלה הזאת של עשרה אנשים בחדר, המוזמנים לישיבות יהיו כנראה חוץ מחברי הכנסת ממש מספר מצומצם של נציגי ממשלה לפי העניין. שאר המוזמנים נציגי ארגונים, הורים, מורים, ילדים, תלמידים, סטודנטים, אוניברסיטאות, כל הדברים האלה יצטרכו להיות באמצעים של השתתפות מרחוק. כרגע המערכת כאן, בכנסת, לא יכולה להכניס לתוך הסאונד פה והווידיאו זום או משהו כזה מרחוק. עוד מנסים לעבוד על זה כדי שזה יהיה - - - אבל אתמול זה עבד בוועדת הכספים. בוועדת הכספים הכניסו את נציגי הממשלה לשיח מרחוק עם רוני חזקיה. אז אם זה עבד, יהודית היום מטפלת בזה. לפי הצורך, צריך להתאים את העניין. כן, כן. בכל מקרה, אנחנו נעביר את הכול. זה יעבור גם בשידורי הכנסת וגם אנחנו נעביר את הכול בלייב בפייסבוק. אז בכל מקרה, אנשים יוכלו לצפות וגם לשלוח לנו שאלות בפייסבוק או בווטסאפ, וננסה להתייחס לזה. זה לעניין הטכניקה. מבחינתי, אנחנו בשבוע עבודה של חמישה ימים. רוב מה שיהיה בכנסת בשבועות הקרובים זה הרי הוועדות האלה. אז מבחינתי אין הבדל בין יום ראשון או שלישי או משהו כזה. אנחנו נעשה את הישיבות לפי העניין. אני כבר יכול להגיד לכם שהישיבה הראשונה המהותית תהיה מחר בנושא החינוך המיוחד, שזה נושא קריטי. כל מוסדות החינוך המיוחד הושבתו כמו כל מערכת החינוך. התלמידים נמצאים בבית. חוץ מהקושי הרגיל יש פה גם קושי של טיפולים שלא מתקיימים ושגרה שמופרת. כבר אנחנו מקבלים המון פניות מהורים על מצב קשה מאוד עם תלמידי החינוך המיוחד. באיזה שעה מחר? יהודית, מתי קבענו את הדיון מחר?

עוד לא קבענו את השעה. יישלחו זימונים. באופן כללי אני יכול להגיד שהוועדה הזאת תהיה פתוחה לכולם להורים, לתלמידים, למורים, כמובן לנציגי הממשלה. אני שוחחתי הבוקר עם שר החינוך רפי פרץ, וסיכמנו שהוועדה ומשרד החינוך יעבדו ברוח של שיתוף פעולה. יש לנו עכשיו משבר לאומי, כולנו מגויסים לעניין הזה. אנחנו ננסה כמה שאפשר כמה שאפשר, אני אומר להשאיר את הפוליטיקה בצד. יהיו חילוקי דעות וזה בסדר, אבל כולנו כאן עובדים למען מטרה אחת, ונעשה את זה בצורה ממלכתית, רצינית ומכובדת. וברוח הזאת, אני גם פונה לכל חברי הכנסת שחברים בוועדה מסיעות הימין שלא הגיעו: חברים, זה לא הזמן לחרמות מהסוג הזה, הוועדה הזאת חשובה, אנחנו בזמן קריטי, אזרחי ישראל רוצים תשובות. זו ועדה נחוצה בצורה בלתי רגילה, לכן הקמנו אותה, ואני מצפה להשתתפות מלאה.

אנחנו לא נהפוך את הוועדה הזאת לזירת התנצחות מפלגתית, כי באמת יש פה דברים קריטיים עכשיו ואנחנו חייבים לטפל בהם. אלה דבריי. כן, בבקשה, איתן. אני רק הייתי רוצה בהזדמנות הזאת לא להיכנס לעומק הנושאים שהוועדה צריכה לדון בהם, אלא בעיקר לברך אותך, אדוני היושב-ראש, על הבחירה. אני חושב שזה שינוי מרענן בכנסת לראות אותך יושב על הכיסא הזה.

לדעתי, האדם הנכון, במקום הנכון ובמזמן הנכון. מקווה שימשיך.

יש איזו אמירה שאומרת: "חנוך הנער על פי דרכו". אז אני מניח שהוועדה הזאת תדע לתת את כל הכלים לכל אחד להתחנך על פי דרכו. ואני סמוך ובטוח שהאופן שבו אתה תנהל את הוועדה ואת הנושאים שנתעסק בהם ואני מצטרף לדברים שלך, שדווקא בעת הזאת זו לא העת למחלוקות. הגם שאנחנו נפקח ואנחנו נבקר ואנחנו נאיר בזרקור איפה שצריך להאיר, אנחנו בהחלט שותפים למאמץ הממשלתי להביא את הדברים בצורה הטובה ביותר, בטח בעת הזאת. אני באמת מאחל לך, אדוני היושב-ראש, הרבה מאוד הצלחה, ולכל חברי הוועדה כולם. אני מניח שביחד נעשה דברים טובים לילדי ישראל ולמורי ישראל ולהורים.

אורלי, בבקשה. קודם כול, ברכות לך, ניצן.

אני סמוכה ובטוחה שיחד עם כל החברים וכל הצוות המסור של הוועדה, שיש לי זכות להכיר אותו כבר הרבה שנים, נצליח לסייע לילדי ישראל, למורי ישראל ולכל אנשי החינוך. אני שמחה כפול שהחליטו להקים את הוועדה, למרות שאני סברתי כבר בכנסת הקודמת, כשהתמהמהו, אני כבר ביקשת אז את הקמת הוועדה, כי אני חושבת שוועדת חינוך צריכה להיות אחת מוועדות הקבע בזמן של תקופת ביניים, בדיוק כמו ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים. זו ועדה שנוגעת כמעט לכל המשפחות במדינת ישראל. יש לה השלכות מיידיות לאור מצב כזה או אחר שיש במשק. ככה תמיד ערב פתיחת שנת הלימודים, אחרי פתיחת שנת הלימודים, בעתות משבר כאלו ואחרות. וזה תמיד רלוונטי, כי אנחנו מדברים כמעט על כלל האוכלוסייה. אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם וטוב שאנחנו פה. אני עוד לפני שהקימו את הוועדה שלחתי מכתב לשר החינוך והיום גם ביקשתי להפנות את העתק אליך. אני הייתי מבקשת שהוועדה תזמן את שר החינוך וגם את מנכ"ל משרד החינוך לתת לנו דיווח איך נערכת מערכת החינוך בתקופה הזו קודם כול, בחודשיים הקרובים, ואחר כך ליתרת שנת הלימודים, כי אנחנו באמת לא יודעים איך זה יתפתח. אבל צריכה להיות בוודאי, אני מקווה שגם יש להם, תוכנית מסודרת לכל השכבות, גם בדגש על הנושא של הגיל הרך, שזה אחד הנושאים שאנחנו בוודאי נצטרך לדון בו. חלק מהגיל הרך נמצא תחת משרד החינוך, חלק נמצא תחת משרד העבודה והרווחה, וחלק נמצא בשוק הפרטי וחלק פשוט נמצאים בבית. אלו פעוטות וילדים שאנחנו חייבים גם לדבר עליהם, להבין מה קורה. יש הרבה מאוד גנים פרטיים שאם הגננות תחזרנה - - - כנראה להורים. יכולים למצוא גנים סגורים כשאנחנו חוזרים אחרי המשבר הזה.

יש פה הרבה מאוד מה לעשות ואני רוצה שלא נשכח גם את הנושא של הגיל הרך.

- - - באחת הישיבות הקרובות זה להבין מהשר ומהמנכ"ל את היערכות של המשרד. אני כבר גם דיברתי עם המנכ"ל. באחת הישיבות אנחנו נקבע את זה גם בתיאום איתם גם השר וגם המנכ"ל יבואו, זה כנראה יהיה בתחילת שבוע הבא מתישהו, לסקירה כללית. פשוט אני לא רוצה להפסיד זמן, כי יש דברים בוערים.

אז אנחנו כבר נתחיל מחר עם החינוך המיוחד. השר יהיה בתחילת שבוע הבא.

תודה רבה ובהצלחה לכולם.

קודם כול, אני מצטרף לברכות. אני מכיר אותך הרבה שנים, ואני באמת מאחל לך הצלחה. אני מאוד שמח גם להיות חבר בוועדה הזאת. גם בכנסת הקודמת זה נשמע הזוי אבל בכנסת הקודמת באמת הייתה לי זכות להיות בוועדת החינוך, ואני זוכר דיונים סוערים סביב כל הנושאים, כמו שאתה הגדרת, שלא נוגעים לפוליטיקה. ובאמת אני מקווה שאין פה מקום לפוליטיקה בוועדת החינוך. אני רק רוצה לשאול וגם להעיר איזושהי הערה לגבי פוליטיקה. כשמדינה מכינה משק לשעת חירום, אז בזמן החירום אתה פשוט פותח מחסנים, אתה מביא ציוד, אתה מפעיל את פיקוד העורף או כל דבר אחר. בעניין החינוך אתה לא יכול לעשות את זה. חינוך זה משהו שאתה צריך להשקיע מגיל צעיר. וכשאנחנו,

היום מדברים על כל הנושא של אזרחות, הפרדת הרשויות, זה חלק מהחינוך. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד: עד אתמול חשבתם ככה, היום תחשבו ככה. אלה ילדים, הם מקבלים את כל מה שהם רואים.

מאחל לך ולנו להימנע מפוליטיקה, אבל אני די פסימי בעניין הזה. לא נוכל כנראה להימנע מלתת את דעתנו בעניינים הפוליטיים-אזרחיים וגם בעניין כל מה שקורה במדינה. אני משתדל באמת להיות עדין, אבל כנראה לא נוכל להימנע מזה. שתים, אני שמעתי בדיון בוועדה המסדרת שאלות שמאוד חשובות בעניין הזה. יש ועדת קורונה שתעסוק בכל הנושא של טיפול בקורונה. השאלה האם אנחנו פה בוועדה הזאת נוכל באמת להתייחס לכל הנושא שבגלל הקורונה יש השבתה של מערכת החינוך,

אני שומע שכנראה יש מצב שלא יהיו לימודים עד הראשון בספטמבר. השאלה היא האם אנחנו נוכל לעשות משהו. בעניין הזה אני מניח שאתה תוכל גם למצוא את הדרך להגדיר לנו, לחברי הוועדה, מהן הסמכויות, מה אנחנו יכולים לעשות.

אתה מזמין את שר החינוך או כל אדם אחר במשרד החינוך, אם תוכל לשאול את השאלות האלה או שיגידו לך: לא, זו ועדת הקורונה ובחדר הסמוך יטפלו בזה. אז אלה הדברים שנצטרך גם להגדיר. אני, שוב, מצטרף לברכות. מאחל לכולנו הצלחה. וחינוך זה דבר הכי חשוב, יותר חשוב ממוכנות אפילו למלחמה, כי חינוך זה ילדים שלנו, זה הדור הבא. אני באמת מאחל הצלחה. תודה רבה.

בעניין הזה כל הוועדות בעצם גם כספים גם חוץ וביטחון גם קורונה גם העבודה והרווחה גם אנחנו נצטרך לעסוק בכל מיני נגזרות של הקורונה. ספציפית, אנחנו פשוט נתאם בינינו. אני אתאם מול עפר שלח כבר התחלנו לגבי נושאים ספציפיים. עיקר הנטל שלהם הוא נושא בריאות,

מערכת הבריאות, מוכנות בתי חולים. ועדת הכספים יטפלו בנושא המשק, ועדת העבודה ורווחה בשוק העבודה, חוץ וביטחון יש להם את העניינים שלהם פיקוד העורף,

יש לנו מספיק. ואם יהיו דברים אולי נעשה גם ישיבות משותפות, במידת הצורך. ולגבי פוליטיקה, זה בלתי נמנע, כמו שאתה אומר. אבל אל תדאג. זה בסדר. יהיה גם את זה. יהיה גם את זה.

תודה, יגבני. כן, ווליד. שמי ווליד טאהא. אני מהמשותפת, כמובן. אני רוצה להצטרף לברכות על היבחרך ליושב-ראש הוועדה, וגם לחברות ולחברים, כולל באולם השני. הלילה התקבלה החלטה, הסכמה בין הסתדרות המורים למשרד ראש הממשלה על חידוש הלמידה מרחוק, ובדיוק כשמחליטים על כזה דבר אנחנו צריכים לתת את הדעת על אלפי תלמידים, אולי לעשרות אלפי תלמידים, שאין להם אפשרות ללמוד מרחוק. הם נמצאים אי שם בנגב ואין להם את התשתית לעשות את זה. ועל כן, יש החלטה, הכול יפה, אבל לא נתנו את הדעת על עשרות אלפי תלמידים שלא מקבלים את השירות הזה. בעברי ניהלתי בתי ספר. הייתי יושב-ראש אגף החינוך בעיריית כפר קאסם. אני מכיר את הנושא הזה. הוא מאוד קרוב לליבי. מכיר גם את הנושאים הבוערים של החינוך המיוחד, אם כי אני חושב שאין חינוך שאיננו מיוחד. כל חינוך הוא מיוחד. אבל באמת הנושאים הספציפיים של החינוך המיוחד לדעתי, חברה שלא יודעת לתת מכל הלב את כל מה שצריך לשכבה הזאת של החינוך המיוחד, היא חברה שכנראה לוקה בבעיה כלשהי. אז בפנינו המון נושאים. לי, באופן אישי, יש בראש כמה נושאים כבר להעלות. אנחנו נדבר על זה בהמשך. כשנתחיל להעלות נושאים, אני אשלח את זה במסודר למזכירות הוועדה. אם יש לך אפילו משהו עכשיו שאתה חושב שצריך לעשות אותו דחוף, תגיד.

תוך כדי הוויכוח של הימים האחרונים משביתים, לא משביתים, מגיעים להסכמה עם ההסתדרות, לא מגיעים להסכמה אתה לא יודע בדיוק על מי חל כל הסכם הזה. האם המוכר שאינו רשמי בתוך. האם הוא לא בתוך. האם זה כולל את המערך הסייעות בבתי הספר, כן, לא. ארגון המורים, חלק מזה. ארגון המורים. יש המון שאלות שבשטח מפנים אלינו. ואין לאף אחד מאיתנו כמעט תשובות. יש גם את הנושא אופק בבתי הספר, שהוא נמצא בבתי ספר יסודיים מזה זמן רב, אבל הוא לא חל על בתי ספר יסודיים במוכר שאינו רשמי. כאילו המוכר שאינו רשמי זה משהו במדינה אחרת ולא שייך למדינת ישראל. על כן מה שחל פה לא חל שם. מדינת ישראל צריכה להחליט: או שיש לה חוק שמאפשר לבעלויות הפרטיות לנהל בתי ספר ואז לספק את כל השירות שצריך לספק למוסדות אלו, או שהיא מחליטה שהיא לא רוצה לתת אישורים להפעלת מוסדות כאלה. אי אפשר גם לתת אישורים וגם להעניש אותם גם בתקצוב גם בתוכניות שחלות על המוסדות האלה. יש שם לקונה שאנחנו צריכים לתת עליה את הדעת. ואני נחוש להביא את זה לדיון ולהתקדם עם זה ככל האפשר. אנחנו כבר רשמנו את המוכש"ר, נכון?

מוכר שאינו רשמי זה הגדרה של - - - כן, כן, כן. אני מאחל הצלחה רבה גם לך גם לחברות ולחברים ולכולנו. תודה, ווליד. בחדר המקביל, מישהו רוצה להגיד משהו?

אז ראשית, אני באמת מצטרף לברכות. אדוני היושב-ראש, אני באמת חושב שזה מינוי מוצלח שכולנו מרוויח ממנו, ואני ומברך אותך ושתהיה לכולנו המון הצלחה. אני חושב שתקופות של משבר יש בהן גם פוטנציאל מאוד גבוה ללמידה וצמיחה. אני פשוט חושב שאנחנו צריכים לנסות ולבחון צורת הסתכלות חדשה על המצב. בסופו של דבר, כשעוברים ללמידה מרחוק השאיפה לא צריכה להיות,

לעשות בדיוק מה שעשינו בכיתות רק עכשיו מול מצלמה. בגלל שיש פה פלטפורמה חדשה יש גם הזדמנויות חדשות. זו יכולה להיות באמת קרקע פורייה לצמצום פערים בחינוך ברחבי הארץ. זו יכולה להיות הזדמנות לפיתוח מודלים חדשים שבעצם אומרים: בואו נספיק יותר, בואו נכניס תכנים שבעבר אולי היה קשה יותר לשלב במערכת החינוך והיום יש לנו יותר גמישות.

אנחנו כן צריכים לחשוב גם על רמת התוכן וגם על רמת הכשרה של מורים. יש פה אלמנט תשתיתי-טכנולוגי. נקודה שאני חושב שצריך לתת עליה את הדעת שגם בימים כסדרם, בשגרה, היא משהו שמאוד מעסיק את הילדים שלנו זו הבטיחות ברשת. אנחנו מכירים כתופעה רחבה שהנוער והילדים היום נמצאים כ-8 שעות ביום ברשת, כך לפי מחקרים, ועכשיו הם נמצאים הרבה-הרבה יותר. לצד כל המידע העשיר והאין-סופי שיש באינטרנט וכל הקישורים והדברים שאנחנו חייבים להשתמש בהם כדי לשדרג את חוויית הלמידה מרחוק, חשוב מאוד גם שנדע לייצר איזושהי מערכת כללים של חינוך והפנמה של הנושא כדי שנדע שהילדים שלנו בטוחים דווקא עכשיו כשהם כל כך הרבה שעות מול המסך והכול יותר פרוץ. אני אישית כבר התחלתי לפני כשבוע יש לי קבוצה של מחנכים ומחנכות, שעכשיו הוסבה לנושא הזה של למידה מרחוק ומייצרת מערכי שיעור, גם בשביל מורים שרוצים וגם בשביל הורים שרוצים, בתחומים שונים שלא תמיד קיימים בבתי ספר, החל מחינוך לשוויון וחינוך מגדרי וכלה בחינוך פיננסי ובחינוך טכנולוגי, והמון סוגיות שאולי לא תמיד מגיעים אליהן בתוכנית הלימודים הרגילה. אני חושב שיש פה פוטנציאל מאוד גדול לצאת מחוזקים מהסיטואציה.

כאמור, אתם כבר מוזמנים מעכשיו והלאה,

מתי שתרצו, להעביר אליי נושאים ואנחנו נעלה אותם לדיון בוועדה. כנ"ל לגבי מוזמנים. מוזמנים ספציפית אפשר לפנות ליהודית, לבקש שנזמין מוזמנים ספציפית לדיונים. כן, עומר, בבקשה. ראשית, אני רוצה לברך את אדוני היושב-ראש ואת חברי הוועדה ואת הצוות, את כולכם.

מעניין לשבת בחדר הסמוך. זה גם כן ככה איזושהי נקודה למחשבה. אני חושבת שזו ועדה מאוד חשובה בימים הללו. באופן כללי זו ועדה חשובה. בימים האלה היא חשובה באופן מיוחד, לא רק לנושא של החינוך המיוחד, אבל אני כן אפתח ואומר שחשוב לנו לחלק את נושא החינוך המיוחד לכמה פרמטרים. אני בטוחה שכל הלשכות, לשכות של כל ה-120 ח"כים הוצפו בפניות של ההורים של ילדי החינוך המיוחד וליקויי הלמידה. אבל אני חייבת לומר שבגלל שעסקתי בתחום הזה קודם, הלשכה שלי הוצפה בפניות. באמת החוויה היום-יומית, כשאת מקבלת פנייה של אימא שקמה בבוקר וכל הבית שלה הפוך, כל המקרר נמצא בסלון, כל הפסטות ואת מקבלת תמונה של שהכול בסלון עם אקונומיקה, ובסך הכול, איך היא אומרת: בסך הכול, יש לי ילד אוטיסט בבית,

והוא מקסים והוא בנסיגה, והוא ברגרסיה. וכשאת מקבלת כאלה ביום-יום, התחושה היא קשה. ואני חייבת לומר שהלשכה שלי, הצוות המסור והמקסים שלי פתח קו חם להורים כאלה.

למתנדבים שעם הימים הטרופים והקשים האלה מצאו זמן, בין אם זה דרך המחשב בין אם זה דרך הטלפון ובין אם זה בסיוע אפילו בקניות, או לבוא שעה לשבת עם ילד בחינוך המיוחד ופתאום התגלה העם שלנו, והאזרחים במדינת ישראל איך שהם מתוך הקושי שלהם מוצאים את הפנאי לסייע, אני חושבת שזה מדהים. ויש לנו קו חם שהפך להיות ממש התעסוקה שלנו, וזה מדהים,

אבל מתוך המקום הזה עולות מצוקות רבות שאני מאוד מקווה שנצליח לפתור. אני רק מבקשת שבנושא החינוך המיוחד נעשה איזושהי חלוקה ונבין. יש את התקופה עכשיו של הקורונה ובאמת את המצוקה הזאת שנקלעו אליה ההורים כילדים בבית. אבל יש, קודם כול, את התיקון 11 שלא צלח. פיילוט של שנה שעברה שנעשה. הפיילוט היה אמור להתחיל השנה. הוא התחיל ולא עוד פעם, להגיד לא הצליח זה מורכב אבל צריך לבדוק את זה ולבחון איך אנחנו מתכוננים לקראת השנה הבאה, כי ההורים מרגישים הפיילוט הזה לא נכון, הוא עובד בצורה בעייתית משהו. אני חושבת שתפקידנו כעת הוא לבחון אותו לקראת השנה הבאה.

הנושא של המוכר שאינו רשמי, שזה נושא אחר, אז בעצם שלושה נושאים שונים. באופן כללי, יש לא מעט נושאים שככה צפים, ואני חושבת שאנחנו צריכים להעלות אותם לסדר-היום. סתם לדוגמה, הנסיעות לפולין שהתבטלו ולא השיבו כסף להורים. עוד פעם, אנשים לקחו הלוואות כדי להוציא מסעות לפולין ולא השיבו את כספם ולא מתכוונים,

צריך לראות איך מתמודדים עם הדברים האלה. יש לא מעט נושאים, הרשימה ארוכה. ואני מאחלת לכולנו הצלחה רבה.

תודה רבה, עומר. מירב, את רציתי להגיד מילה על הדבר הזה?

אז כאמור, מחר דיון ראשון רציני על החינוך המיוחד. עומר,

אנחנו נתחיל עם הקורונה, כרגע מענה לילדים שנמצאים בבית, הפסקת טיפולים. לגבי הרפורמה, אני מניח שזה יהיה דיון נוסף, כי זה סיפור גדול מאוד. כן, סיפור גדול. - - - נכון. אז לגבי השעה מחר, יהודית, עוד נזמן. אתם מקימים קבוצת ווטסאפ לוועדה או במייל,

בינתיים נקים את זה, ואחר כך נוסיף את מי שנדע. בסדר, מי שיש יש. יש עדיפות לשעה? כאילו הערכות. יש עדיפות כרגע בוקר, צוהריים?

אני מניח שבוקר. 10:00, זה מתאים לכם? זה מצוין. 10:00, זה בסדר? 10:30 אולי? כמה שיותר מוקדם. אז 10:00. בסדר, בחדר השני, 10:00? בסדר. מאה אחוז. אז נפגש כאן מחר ב-10:00, ושיהיה בהצלחה לכולם. תודה רבה. בריאות טובה.

רק בריאות. הישיבה ננעלה בשעה 10:45.